אנחנו עוברים לדיון בנושא אלימות כלפי נשים בכתות. הדיון הזה בין היתר בא לבקשתה של גב' רוחמה גמרמן שביקשה את הדיון עוד מקודמתי עד כמה שהבנתי, אז אתן לך לפתוח ואחרייך תדבר גב' רחל ליכטנשטיין מנהלת

למרבה הצער גם קיבלנו דיווחים על נשים

שלהן.

הוא היה הכלי לאנוס,

וסליחה שאני עומדת לומר את הדוגמה הבאה, באחת הכתות נשים כאקט של עונש נדרשו לאכול

משרד הקליטה,

זאת אומרת יש עוד אלמנטים שלא משרד הרווחה לבדו יכול להתמודד איתם ולכן ללא ספק נדרש איזה שהוא איגום משאבים

אני לא בא אליך בטענה. אבל הצוות המליץ להקים יחידה חדשה, אני יודע מה זה יחידה גם במשרד ממשלתי.

בנפגעי כתות משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 'היחידה תפעל במסגרת

אני הייתי פרקליטה תשע שנים בפרקליטות. מעולם לא עברתי שום הכשרה בנושא, לא יודעת שום דבר על כתות. אני בטוחה שח"כ

ולא מצליחים להבין וזאת הסיבה אגב שבמקרה של גואל רצון הוא לא הורשע בהחזקה בתנאי עבדות כי בית המשפט המחוזי של תל אביב טענן שהנשים יכלו לצאת משם והן יצאו, סימן שלא היה שבי